צוהריים טובים. אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה.

על הפרק שתי תקנות של הרשות הארצית לכבאות והצלה: אגרות ותשלומים בעד שירותים, והנחה או פטור מתשלום אגרות. תיכף נקרא את התקנות. מי יציג את זה? קרן גלאון. עם מה אנחנו מתחילים? עם הנחה או פטור מתשלום אגרות.

למעשה שני התיקונים המוצעים פה, המטרה שלהם היא להפחית

כל התיקונים שמוצעים פה מטרתם להקל ולהפחית. בתקנות הספציפיות של הנחה או פטור מתשלום אגרות מדובר רק על הנחה מאגרה מבצעית. בואו נקרא את התקנות ואז תסבירי, ואז נצביע, ואחרי כן נמשיך. תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה (הנחה או פטור מתשלום אגרות) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ט-2018 "שינוי שם התקנות בתקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה (הנחה או פטור מתשלום אגרות) (הוראת שעה), התשע"ה-2015 (להלן התקנות העיקריות), בשם התקנות, המילים "(הוראת שעה)" יימחקו. ביטול תקנה 3 תקנה 3 לתקנות העיקריות בטלה. ביטול תקנה 10 תקנה 10 לתקנות העיקריות בטלה. תחולה 3 תקנה 2 לתקנות אלה תחול לגבי פעולות הרשות באירועים שהתרחשו ביום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017)

בואו נעבור ונראה מה מבטלים. תקנה 3 הפכה לא רלוונטית למעשה מאחר שאנחנו לפני כשנה וחצי ביטלנו לחלוטין את האגרות של הרשות כשהיא מגיעה לאירוע של כבאות והצלה, כאשר מגיעה הרשות או לאירוע של כבאות או לאירוע של חומרים מסוכנים. נותרו מקרים ספורים שבהם עדיין נגבות אגרות, מקרים של חילוץ ממעליות וכן הלאה, אבל זה לא רלוונטי. כלומר הוא תקנה לא רלוונטית ומיותרת, ולמרות שהיא כאילו מדברת על הנחות אז אין כבר את האגרות עצמן.

מה זה תקנה 10? תקנה 10 קובעת את התקנות האלה כהוראת שעה. בהתחלה הן נקבעו כהוראת שעה וכאן

זה הופך אותן להוראות קבועות. איפה אנחנו קובעים את זה כתקנות קבועות? כאשר אנחנו עושים תיקון ומורידים את הוראת השעה הכול הופך להיות קבוע?

ברגע שאנחנו מורידים את הוראת השעה זה אומר שזה מכאן ואילך.

אומר שהורידו את מה שלא רלוונטי והופכים את זה לקבוע. למה רוצים לעשות את זה קבוע? ראינו שבעצם התקנות האלה מוכיחות את עצמן למי שצריך לתת הנחה או פטור. כרגע זה

זה רק מאגרה מבצעית, כאשר מה שנשאר זה דלת, מעלית וחייגנים ובעצם יש פניות ספורות שמתאימות. אנחנו רוצים להמשיך את המנגנון הזה, לאפשר עדיין למי שיש לו בעיות כלכליות גם באגרות הספורות האלה לבקש הנחה או פטור מאגרה. כלומר הן נכונות לאור מה שאתם מעריכים ואפשר להמשיך עם זה. עוד מישהו רוצה להתייחס לזה? מי בעד? הצבעה

פה אחד תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה (הנחה או פטור מתשלום אגרות) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ט-2018 נתקבלו. אני בעד. התיקון של התקנה כפי שהוקרא אושר. תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה (אגרות ותשלומים בעד שירותים) (תיקון), התשע"ט-2018 אנחנו עוברים לתקנות הבאות.

"תיקון סעיף 7 1. בתקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה (אגרות ותשלומים בעד שירותים), התשע"ז-2017 (להלן התקנות העיקריות),

לציון יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה כמשמעותו בחוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל,

ביקורת במקרקעין בנכס המשמש למגורים, למעט חלקים ממנו המשמשים למטרה שאינה מגורים בלבד, שבוצעה לאחר אכלוס הנכס לפי אישורי רשות הכבאות"." כאן יש בקשה לתיקון נוסח. אנחנו מבקשים שהנוסח בסיפה יהיה: "אם בוצעה לאחר אכלוס הנכס כדין". "אם בוצעה" מכיוון שאנחנו לא תמיד עושים. בואו נגמור להקריא ואחרי כן תסבירי את הכול. "תיקון התוספת הראשונה 2. בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות, במקום פרט (3) יבוא: "(3) חוות דעת מפקח בטיחות אש וביקורת במקרקעין לגבי אירוע חד-פעמי או אירוע הנערך לתקופה מוגבלת שמשתתפים, או צפויים להשתתף בו 500 איש או יותר, המתקיים במקום שאינו בעל אישור כבאות, או שהאירוע אינו לפי ייעוד המקום או השימוש שאושר בו, לפי מספר האנשים הצפויים להשתתף באירוע: מעל 500 איש ועד 1,500 איש 830 מעל 1,500 איש עד 3,000 איש 1,750 מעל 3,000 איש עד 5,000 איש 3,000 מעל 5,000 איש עד 10,000 איש 5,000 מעל 10,000 איש 7,000" בנוסח המשולב כתוב: מעל 3,000 איש ועד 10,000 איש.

נכון, אנחנו יוצרים מדרגות חדשות. כמה מדרגות יש? חסרה פה מדרגה. זה חדש.

ב-5,000 מרבי, העלינו למעל 10,000 איש 7,000 שקל. כל המדרגות הונמכו, למעט מדרגה אחת.

אז לא דייקת בדבריך, אמרת שהכול לטובה ויש פה הרעה.

הנחתי שכאשר נגיע לזה נדבר על זה. היית צריכה להגיד שהכול כמעט במלואו הוא הטבה, אבל יש נושא קטן שהיה צריך להרע. עכשיו אני צריך להבין מה שיעור האירועים הגדולים מתוך כל הדברים האלה, מה המשמעות של ההרעה הזאת. קודם אמרו לי שהכול לטובה. אמרתי: סבבה, תביאו ונסגור. עכשיו אני מגלה שיש פה מדרגה שהיא הרעה והיא גבייה עודפת. כל הדברים כתובים גם בדברי ההסבר וגם בפנייה שהועברה אליכם. כתבנו שם את כל הנתונים. אבל מה שנאמר הוא לא מה שכתוב. אני מתנצלת. אם אנחנו כבר עוסקים בזה, תסבירי לי כמה מתוך האירועים הם של מעל 10,000 איש וכמה הם בקטגוריות האחרות. ברשותך, נלך צעד אחד אחורה. בעצם אנחנו מבטלים את האגרה בכלל עד 500 איש. אם קודם עד 500 איש שילמו 1,500 שקלים, עכשיו זה מבוטל, זה יהיה ללא אגרה. עדיין יצטרכו חוות דעת או שלא צריכים? כאשר יצטרכו זה יהיה ללא אגרה. ברוב המקרים לא צריך. 500 ועד 1,500 איש היה - - - וירד ל-830 שקל.

אני שואל מה שיעור האירועים עם מעל ל-10,000 איש. לפי נתונים שאנחנו מפלחים, מעל ל-10,000 איש יש לנו בערך 31 אירועים בשנה. זאת אומרת שהגדלנו ב-60,000 שקלים את ההכנסות מאותם אירועים.

2,708 אירועים שעליהם הופקו שוברים בתחום הזה, 169 מתוכם שזה בערך 6%. אז נכפיל את זה ב-2,000, שזה מה שהם יצטרכו לשלם יותר. עד היום שילמו 5,000 שקל ועכשיו ישלמו 7,000 שקל. כלומר מדובר על 320,000 שקל. הגדלנו ב-320,000 שקל את הגבייה מן הציבור. כמה הקטנו? כמה שילמו באירועים עד 500 איש? מה היה מספר האירועים וכמה הם שילמו? אעשה חישוב של הפלוס והמינוס.

לטובת הציבור. אני רוצה לראות את הטבלה הזאת. כלומר יש בסוף כ-1.2 מיליון שקל ירידה בהכנסות,

זה פוטנציאל הגבייה. פוטנציאל המבוסס

באיזו שנה זה? או 2016 או 2017. דרך אגב, את צדקת. איך הגעת ל-160 אירועים? כי כתוב פה 31. יש לנו שני נתונים שונים בגלל שהגבייה הזאת ב-2017 נעשתה בסך הכול בצורה מסודרת עם הרפורמה של האגרות. אין לנו הרבה נתונים אחורה ולכן יש נתונים שאנחנו לוקחים בזהירות, נתונים שאנחנו לוקחים לחישובים. כך או כך, זה הפחתה משמעותית באגרות לאירועים חד-פעמיים. יושב פה נציג הרשויות המקומיות.

השינוי הזה התחיל לבקשתם והוא מתואם איתם. אני ראש מינהל ביטחון וחירום במרכז השלטון המקומי. אני מדבר על המדרגות. המדרגות האלה למעשה מקלות על הרשויות המקומיות הקטנות יותר, שעד היום בשביל אירוע ניקח לדוגמה את בנימינה וגבעת עדה, יש שני אירועים במקביל, גם של יום השואה וגם של יום הזיכרון. בחודש אחד יש כשישה אירועים בשני הישובים. זה למשל הגיע להם ל-10,000 שקלים, רק לישוב כזה. עכשיו את האגרה ליום הזיכרון ביטלו לגמרי. זה גם הביטול של האגרה ליום הזיכרון וגם הביטול של האגרה ליום השואה שיוצא באותו חודש. זה הוריד להם ארבעה אירועים למעשה. מעבר לזה, עד 5,000 איש בדרך כלל זה לא טעון רישוי. המחויבות מבחינת החוק לעמוד בכל הדרישות של כיבוי האש זה תמיכה נכונה באירוע של 500 איש, ולא משנה אם אתה צריך חוות דעת, האם יש להביא את אנשי כיבוי האש לעשות שם ביקורת אתה חייב לעמוד בסטנדרטים כלשהם. לכן על הרשויות המקומיות הקטנות זה הקל מאוד. הטבלה שהצגתי לאדוני היא רק לגבי רשויות מקומיות, היא לא לגבי סך האירועים, שזה טבלה אחרת. אז תעבירי לי גם את זה. הטבלה הראשונה שהגשת היא לגבי השלטון המקומי בלבד, והטבלה השנייה היא גם לגבי אירועים פרטיים. אדוני היושב-ראש, מטיבים איתם או לא? בהתחלה אמרו שהכול מיטיב, ואז גיליתי שיש מדרגה אחת שמרעה. רק בשביל הפרוטוקול, אמרת: בואו נתחיל לקרוא ואז נמשיך, ולכן לא השלמתי את דבריי. הצגת את הדברים לא במדויק. אולי זה היה תיאור כולל ועכשיו אני צולל למספרים כדי לראות אם הכול מיטיב או לא מיטיב. יש מדרגה אחת שהשתנתה, ששם זה עלה מ-5,000 ל-7,000, היה בעבר 5,000 שקלים ועכשיו רוצים 7,000 שקלים. שאלתי כמה אירועים עושים עם מעל ל-10,000 איש ונאמר: כ-170 אירועים בשנה, כאשר העלות היא 2,000 שקלים יותר. 2,000 כפול 170 זה 340,000 שקלים גבייה עודפת מהציבור והשלטון המקומי ביחד. יש לנו התייחסות נפרדת בין השלטון המקומי ובין הציבור. לקחתי את הסך הכולל. אבל אם מסתכלים על סך כל השינויים האחרים שנעשו, מגלים שהגבייה יורדת ב-3.8 מיליון שקלים. זאת אומרת שיש סגמנט אחד שנפגע, וזה האירועים הגדולים, במקום 5,000 שקל יעלה 7,000 שקל לאירוע. מצד שני, הורידו את כל שאר הקריטריונים בצורה גורפת מאוד. לכן מצליחים להגיע להטבה משמעותית מאוד. בגדול, האמירה שזה הטבה משמעותית לכלל הציבור נכונה, אני לא מתעלם מזה, אבל יש סגמנט אחד, שאני מחדד אותו, שניזוק. מה ההבדל בין רשות מקומית למישהו שעושה אירוע פרטי?

יש הבדל בנתונים. ברשויות המקומיות יש רק 30 אירועים עם מעל ל-10,000 איש ואילו בסך הכול יש 170 אירועים עם מעל ל-10,000 איש. יש טבלה אחת שמסכמת את הכול? יש את שתי הטבלאות הללו שקיבלנו. בנוסף להפחתת אגרה, ברובה לגבי אירועים חד-פעמיים, יש פה הפחתה לגבי אירועים ביום הזיכרון וביום השואה, ויש פה הפחתה משמעותית ביחס לאגרות שאנחנו עושים בגין ביקורת בבנייני מגורים. על זה תיכף נדבר. אני מתעסק ברישוי עסקים

כאשר יש לנו אירוע חד-פעמי באמפיתיאטרון אנחנו משלמים 3,000 שקל.

הם לוקחים לפי ראשים. באירוע של עד 3,000 איש הם לוקחים 3,000 שקל לביקורת. הם באים לשם, יש שני ארונות כיבוי והם מבקשים אישור של אדם מומחה שבדק אותם ולהראות שיש לארונות האלה אישור, לא של כיבוי אש אלא אישור של אדם מוסמך, של מורשה. הם באים רק לבדוק שהמורשה נתן את האישור, על זה לוקחים 3,000 שקל. כעת יורידו את זה ל-1,750 שקל, זה ההורדה לאירוע של עד 3,000 איש. מעל 3,000 איש זה יישאר 3,000 שקל. אני מציע לכם לשבור כיסא כדי שיהיו לכם רק 2,999 אנשים.

הם לוקחים לפי מטר. הקטגוריה היא 3,000 איש. אז קודם כול, אם תעלה מעל ל-3,000 איש תישאר ב-3,000 שקלים. מתחת ל-3,000 איש זה 1,750 שקלים.

אני לא יודע מה בדיוק ההגדרה באמפיתיאטרון שלכם. האמפיתיאטרון הוא עד 3,000 איש. אתה יכול להגיד שיהיו 2,500. אני לא הולך לשחק עם זה. במקרה שלכם התעריף יורד ל-1,750 שקלים. אבל זה מוגזם בכלל כל הדבר הזה. אתה אומר שמלכתחילה היה צריך להוריד הרבה יותר. בפרט שאיש כיבוי אש בא לרבע שעה, זה כל מה שהוא עושה בביקורת שלו. זה הערה למשרד, לשיקולכם הורדה נוספת. לפי מה שאנחנו שומעים פה זה לא מספק. רק שתי התייחסויות. ראשית, התעריף הזה מתואם עם השלטון המקומי.

ככל שלמקום יהיה אישור קבוע והשימוש הספציפי לא יחרוג מן האישור אז מספיק אישור שנתי. פשוט בכל פעם מוסיפים עוד במות ודברים כאלה ואז נדרש עוד פעם לבוא ותבדוק. עכשיו מעלים את זה. ברפורמה זה עולה לחמש שנים. קודם האישור לאמפיתיאטרון קבוע היה לשנה. ברפורמה זה יהיה לחמש שנים. בחמש שנים יכול להיות שזה ייפתר. קודם כול, באמת זה נותן תשובה, כי אם הרישיון

אני חושב שאירועים קבועים שנמצאים במקום קבוע, ההתייחסות אליהם צריכה להיות אחרת מבחינת כיבוי האש. ההתייחסות אחרת. גם בגוף התקנות כתוב שמדובר במקום שאין לו אישור כבאות בהיקף קבוע. אם זה בכל שבועיים או בכל חודש באותו מקום, באותה שעה, עם הרכב כזה או אחר של 100 לפה,

אז זה צריך להיות משהו קבוע. זה המצב הקיים. דבר שני, אני שואל, באירועים הגדולים והבינוניים, האם מעבר לאגרה יש גם חבות נוספת שמטילים על הרשות, למשל להביא כבאית וכדומה? זה לא פה? בהפחתה הזאת לא דנו בזה. "תיקון התוספת השלישית 3. בתוספת השלישית לתקנות העיקריות, לפני הגדרת "תקן" יבוא: "שירות" לעניין פרטים (1) ו-(2), למעט אם לא בוצעה פעולה של רשות הכבאות במקום"." אני מבקש לשאול שאלה.

שמונח כאן הוא רק חלק מן העלות של כיבוי אש. השאלה אם לא הגיע הזמן להתייחס גם כן לעלוּת הנוספת. ביקורת בטיחות עולה 5,000 שקל. יש יועץ בטיחות ויש מד"א ויש זה. נטפל בזה בצורה אחרת. אני לא יכול לבוא אליהם כדי שיטפלו לי בדברים האלה. אבל אני מדבר כרגע על נושא כבאות. השאלה מה המדרג. אולי תרעננו את זיכרוננו. אני כבר מזמן לא ראש עירייה אז אני לא זוכר מתי צריך כבאית או כבאי שיהיה נוכח לאורך כל האירוע, קצין או משהו כזה. באילו סדרי גודל? רק באירועים של 10,000 איש ומעלה? ואז גם מה ההוצאה הכספית עבור זה? האם שם אפשר ללכת לקראת העניין הזה? אזכיר לאדוני שרק בתחילת שנת 2017 עשינו רפורמה משמעותית בכל האגרות, ובכלל האמור גם שונתה האגרה לְמה שאנחנו קוראים לו הקצאת כבאים בתשלום, ועל זה מדובר. קבוע בתקנות שבעצם מריצים אותן רק מ-2017. כרגע אנחנו לא מציעים שינוי בזה. אלה תקנות שמבוססות על עלויות. הכבאים, להבדיל משוטרים, יש להם שעות נוספות, יש עלויות בעצם

לכן זה כבר בוצע בתקנות. שעה של כבאי זו השאלה. כבר בוצעה ההתאמה הזאת בתחילת שנת 2017. תני לי דוגמה למשל כמה זה. ואם כולם מתנדבים? רגע, זה השאלה הבאה שלי. יחשבו שאני מתואם אתך, אבל ממש לא.

התעריף שקבוע היום בתקנות הוא 128 שקלים לכל צוות לכל רבע שעה. צוות זה עד שלושה כבאים ורכב כיבוי. הרבע שעה נעשתה דווקא כדי להקל על הציבור, כדי שלא ישלמו פר שעה. כדי שלא יעגלו את זה. השאלה אם יש פעולות, ברוחב כי כבאית זה כבאית עם כבאים, אולי אפשר שחלק יהיו מתנדבים ולהוזיל את העלויות אבל השאלה בדברים אחרים, בביקורות ובדברים האלה, האם אפשר לחסוך את זה ולא להשתמש בכבאים ששכרם יותר גבוה והשעות הנוספות שלהם עלותן גבוהה יותר? האם אפשר להשתמש יותר באנשים שמומחים לדבר בלי להיות כבאי בפני עצמו? כמובן שאני לא אשת המקצוע אבל אגיד מה שאני יודעת מניסיוני. כמובן שלוחמי האיש אין שום מטרה לשלוח אותם לאירועים שהם לא צריכים להיות בהם. להם זה לא נוח, זה משבש את הפעילות של התחנה ואת הכוננות. לכן מופעל שיקול דעת מקצועי והם נשלחים רק למקומות שחושבים שצריכים תגבור. לדוגמה יש הנחיה שאם האירוע הוא בסמוך לתחנת כיבוי אש, גם אם לפי הכללים צריך להקצות לו כבאים בתשלום,

אז מוותרים על זה, כלומר מפעילים פה שיקול דעת. אני חושבת שגם האינטרס של מערך הכבאות הוא להקצות את המינימום הנדרש, ועדיין לשמור על הבטיחות של האזרחים. תסבירי רק את תקנה 1 שמוסיפה את פסקה (5) לתקנה 7: "ביקורת במקרקעין בנכס המשמש למגורים".

זה במקביל לתקנות שמצויות על שולחן הוועדה, שעניינן קביעה והסדרה של תחזוקת סידורי הכבאות בבניין גבוה. זה גם עלה בדיון האחרון פה. במקביל להסדרת חובת התחזוקה על ידי בעלי הנכסים, אנחנו רוצים לקבוע שהביקורת של רשות הכבאות בנכסים האלה, הביקורת השוטפת תהיה ללא אגרה.

ברור. זה לא היה קודם? היום בתקנות התקפות כל ביקורת מחויבת באגרה לפי המטראז'.

הביקורת לפי התקנות היא: אגרת בסיס 145 שקלים, ואחר כך 100-500 מטר 116 שקלים, וכן הלאה. עכשיו בעצם פותרים את זה במכה הראשונה. אם הייתה ביקורת ראשונה ואחר כך יש המשך,

לא, לא משלמים על הראשונה. אם זה אחרי האכלוס, לא משלמים. כי זה ביקורת יזומה שלכם שלא קשורה. מאיפה הפילנתרופיה הזאת?

אנחנו רוצים שהשירות הזה יינתן לאזרחים ללא תשלום במטרה לשפר את הבטיחות בבניינים גבוהים, ובכלל. הביקורת פה תהיה ללא עלות.

אנחנו חושבים שזה שירות חשוב מאוד לציבור. כפי שאמרת קודם, זה גם הכול מהוועדה הזו. חלק מזה שאנחנו עדיין מתלבטים באישור של התקנות, זה בא לעזור לנו, לרכך לנו. אתה רואה, יש דברים טובים בהתלבטויות. זה חלק ממהלך כולל, שהמטרה שלו לשפר את בטיחות האש בבניינים ולהסיר את הרתיעה של אנשים מלקרוא לנו לביקורת.

גם כלכלית המהלך הזה נכון בגלל ששרפה שקורית אחר כך בגלל דברים כאלה, או נזקים,

בנפש עולים למדינה הרבה יותר כסף.

כדי להבהיר מה עדיין חסר לי כדי לקדם את זה, אני מבין שעשו רי"א כדי לראות שאותן תקנות של הפיקוח לא בעייתיות ולא נכנסות לקטגוריה של דרישה

הבעיה שלי הייתה מלכתחילה, וביקשתי הסבר מפורט, מה אנחנו דורשים היום מבניין מגורים סטנדרטי, שנכנס לקטגוריה, מעל שמונה קומות. מה הדרישה? נכון שהפיקוח שאנחנו מדברים עליו הוא לא בעלויות בהיקף משמעותי ואין אתו בעיה, אבל אני רוצה להבין האם גם הדרישה הבסיסית לפיקוח הבסיסי היא סבירה ושפויה ברמת ההוצאות ושאין פה אירוע בעייתי שנצטרך לחשוב מחדש על המשמעות. את זה עוד לא הציגו לי. בעניין הזה נשמח לקבוע פגישה כי העברנו את כל הנתונים, כולל פילוחים וטבלאות והשוואה לחו"ל. ועד בית של בניין בן 15 קומות, מה הדרישות לא בפיקוח של כיבוי אש לתחזוקה? אני רוצה לקבל פירוט מסודר. יש לו מערכת מתזים, יש לו זה וזה.

זה בדיוק הצעת התקנות. התקנות מדברות רק על הפיקוח. לא, בכלל לא.

הצעת התקנות לא נוגעת לפיקוח. היא אומרת: חובת בעל הבית לבדוק את זה ואת זה, לתחזק. לבדוק את התחזוקה. אבל מה עם התחזוקה עצמה? אני רוצה להבין מה עלות התחזוקה לאותו בניין. זרקו מספרים מפה ועד הודעה חדשה. תחזוקת השבר כאשר יש כבר תקלה?

תחזוקה כללית. לגבי התחזוקה הכללית שלחנו טבלאות עם מספרים. עוד לא ראיתי. נדבר על זה. אני חוזר לענייננו. הקראנו את התקנות. חבר הכנסת יעקב אשר, אני רוצה לתמוך בתקנות. למרות ההעלאה הספציפית בתעריף לגבי אותם אירועים גדולים, עדיין זה מיטיב ויוריד מ-3,000 שקל ל-1,750 שקל לפחות בשלב ראשון. אנחנו מאשרים כרגע את התקנות האלה?

בתקנות אתה לא יכול לעשות איפה ואיפה.

יש עוד תקנות שנמצאות על שולחן הוועדה?

יש עוד משהו שלא אושר? כן, אבל הוא לא לדיון היום.

ועל מה אותן תקנות מדברות? בכלל על הדרישה מבנייני מגורים. שם צריך להיות דיון כבד יותר. בגדול, זה מיטיב, פרט לְמה שהגדרנו במדויק שיש בו העמסה עודפת קצת על אירועים גדולים.

ירים את ידו.

הצבעה בעד 2 נגד אין נמנעים אין תקנות הרשות הארצית לכבאות